זה היה כבר פעם אחת. לא, אני רוצה להבין מה זו המדרשה הזו. בסדר.

היא התאגדה מכוח הסכם של המדינה עם עמותת יד בן גוריון בשנת 1973, והמטרה שלה היא בעצם לממש את חזון בן גוריון לנגב בתחומים האלה של החינוך והתיירות. החברה בעצם מפעילה תיכון סביבתי ופנימייה.

שמפעילה פנימייה וכולי?

יש הרבה מאוד כפרי נוער בארץ.